של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש אכיפה) (תיקון מס' 2), התש"ף. אנחנו צופים די בדאגה על מה שקורה במדינה. אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להיות אדיש. אין ספק שצריך לעשות כל מאמץ כדי לעצור את הנגף